אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. אנחנו מתכנסים לאור בקשתה של יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש להעברת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), (מ/1320), מה שמכונה חוק המסגרת לקורונה, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש. אני חושב שכדאי שניתן קודם כול ליושבת-ראש הוועדה לנמק את הבקשה. צריך להגיד שהוועדה החליטה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה. הבוקר התכנסנו כאן כדי לדון בהחלטה איפה יידון החוק. בעקבות בקשות של חברי כנסת בזמן הצבעה במליאה ביחס לוועדה שתדון בחוק, שני חוקים עלו לדיון חוק אחד שעסק במה שנקרא התו הסגול, וחוק אחד שעוסק בחוק המסגרת. לאחר דיון כאן הוחלט שחוק אחד יעבור לוועדת הקורונה וחוק אחד יעבור לוועדת החוקה. עכשיו מבקשת יושבת-ראש ועדת הקורונה להעביר את זה מוועדת החוקה,

ניתן ליושבת-ראש הוועדה לנמק את הבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי להעביר את החוק בחזרה לוועדת הקורונה, שזה הבית הטבעי שלו מבחינת החקיקה. אנחנו מדברים על ועדה שהוקמה כדי לטפל בכל סוגיית הקורונה,

מורכבויותיה, החוקים שקשורים בה. בדומה לוועדת הרפורמות שהייתה כאן בכנסת העשרים, שעסקה בכל הרפורמות הגדולות שהעבירה הממשלה והועברו כאן בכנסת, לצערי הרב, בגלל התזמון המאוד קצר שהיה לוועדה היום בבוקר, נבצר ממני להגיע אדוני היושב-ראש, אני אשמח שתקשיב לי, למרות שכבר שמעת אותי היום הרבה מאוד בנושא הזה. אני מוכרחה לומר כאן גם לוועדה וגם לפרוטוקול שכל העניין סביב החוק הזה, שהוא במובהק חוק קורונה, בואו נזכור כולנו שאם אין את משבר הקורונה, אנחנו בכלל לא יושבים סביב השולחן הזה כדי לחוקק את חוק המסגרת הזה, מה שאומר שבמובהק הוא צריך ללכת לוועדה האמונה על הנושא הזה בכנסת. ואני יצאתי בתחושה, אני יכולה לומר שזה אפילו יותר מתחושה אבל מחמת הספק ומכל הכביכול שאתם רוצים להגיד, וכל אחד שייקח את זה לאן שהוא רוצה, ברור לי לחלוטין שאין פה ניקיון כפיים לא מצדך, אדוני היושב-ראש, ומצד הוועדה מצד אנשים שמעורבים כאן בהעברה של החוק הזה דווקא לוועדת החוקה. חשוב לי להגיד שאני יודעת שיש פה דברים שקורים מאחורי הקלעים, שבגללם החוק הזה עובר דווקא לוועדת החוקה ולא לוועדת הקורונה, קשור גם בייעוץ המשפטי של ועדת החוקה. אני יודעת שאני אומרת פה דברים חמורים אבל אמרתי שאני אגיע לכאן לוועדה, ולפרוטוקול אני רוצה שהדברים האלה ייכתבו וייחתמו, ואני גם אשמח מאוד אם הכנסת תעשה בירור לגבי הסוגיה הזו - - חמור מאוד.

- - ולגבי האינטרס והמניע שבגללו עובר החוק הזה דווקא לוועדת החוקה ולא לוועדת הקורונה ששם הוא צריך להיות.

אני שמעתי היום לאורך כל היום אמירות כמו, הנה קיבלת חוק אחד, את צריכה להגיד תודה, אז אני מודיעה פה לכולם: אני לא צריכה להגיד תודה על כלום, החוקים האלה כולם צריכים להיות בוועדת הקורונה. זה שאני באתי ואמרתי שיש מקום לכולם ואפשר לחלוק בהם, זה לא אומר שעכשיו אם מישהו חושב שהגיע אליי איזה חוק זה כי הוא עושה לי טובה. אף אחד לא עושה לי טובה פה. הוועדה שלי הוקמה בשביל זה, ואם היא לא תטפל בעניינים של הקורונה, אז אין לה בכלל זכות קיום וזה המנדט שניתן לנו. לבוא ולומר, יש פה נושאים שהם במובהק עניינים חוקתיים והם קשורים לוועדת החוקה, הרבה מאוד חוקים פה קשורים לוועדת החוקה. כל חוקי הכנסת, יש בהם היבטים שקשורים לוועדת החוקה ויש להם עניינים שקשורים בסמכויות ויש להם עניינים שקשורים באכיפה ובעוד אלף ואחת דברים,

זה מובהק חוקה. ובכל זאת, יש פה ועדות נוספות שמחוקקות כל העת, גם בהיבטים שיש להם זיקה לעניינים של חוקה. אבל אם אנחנו יכולנו להתווכח על החוק שהגיע לכאן אתמול, וביקשו אותו בוועדת העבודה והרווחה כי הוא עסק בנושא של עובדים, ואמרתי זה בסדר, אני מוכנה, אני יכולה להבין ויש לי את חוק המסגרת, אז מבחינתי אין בעיה שאנחנו נחלוק בנטל, הכול בסדר. אבל כשבא חוק שאם לא הקורונה הוא לא פה ולהגיד, הוא יכול להידון רק בוועדת החוקה, בעיניי זה מצג שווא שמכסה על כל מה שקורה שם מבחינת הייעוץ המשפטי והקשר שלו למשרד המשפטים, וזו הסיבה היחידה בלי כביכול ובלי שום דבר אחר שאולי אתם תרצו לשים כדי שאני אסתייג מדבריי זו הסיבה היחידה שבגללה החוק הזה מגיע לוועדת החוקה.

תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. ניתן זכות טיעון ליושב-ראש ועדת החוקה. אדוני היושב-ראש, אני קודם כול רוצה לפתוח במחאה הכי חזקה שיכולה להיות. ממש לא מתאים לך, ואני מכיר אותך הרבה זמן, אבל לבוא ולדבר על מה שאת דיברת עכשיו כנגד עובדים של הוועדה, יועצים משפטיים ועובדי הוועדה, בצורה שאת רמזת ואמרת, אני שוקל באופן אישי אני לא יודע אם אני צד, אם אני יכול מבחינה משפטית אני שוקל פנייה לוועדת האתיקה.

אני לא יודע אם אני יכול.

אני מוכנה לעמוד מאחורי דבריי. סליחה, אני אומר את דעתי ואני לא הפרעתי לה ואני מבקש שלא יפריעו לי גם כן. לכן, אני מוחה על כך. אנשים שבאמת לקחו על הגב שלהם וההיכרות שלי היא מאוד קצרה עם האנשים, אני לא הייתי דומיננטי כל כך בוועדת החוקה, הייתי יותר בוועדת הכלכלה בקדנציות הקודמות אבל באמת צוות נפלא, ישר דרך, ולבוא בצורה כזאת בגלל שמישהו חושב ככה להגיד, אני חושב שזאת הדרך הקלה והלא ראויה.

אני התכוונתי לענות לגופם של דברים מלכתחילה, והכנתי כמה נקודות להגיד, אבל אני חושב שהטיעון הזה של הקורונה, אני רוצה להגיד לך ואני אומר את זה באמת, לא תכננתי לדבר בכיוון הזה אבל אני, פי וליבי שווים, לכן אני אגיד מה שיש לי על ליבי. לצערנו הרב, הקורונה הזאת הגיעה לארץ עוד הרבה לפני שמישהו חלם שאת תהיי יושבת-ראש ועדת קורונה - ועדה שהיא לא סטטוטורית,

את מייחסת את המחלה, כאילו תכף נצטרך לשלוח פרחים על זה שאת אחראית על הדבר הזה בכלל. אלה דברים שאני אומר לך, ואני ותיק פה בכנסת לא ותיק מאוד, אני חושב שיושבים פה גם כמה מזקני הכנסת ואני רוצה לשאול מתי לאחרונה היה דיון מהסוג הזה שיושב-ראש ועדה לא בדיון של ועדת הכנסת הרגילה שהיא מחליטה אחרי מליאה, אלא שיושב-ראש ועדה אחד בא לערער על החלטה של ועדת הכנסת אני חושב שאתה הכי מבוגר פה, אחמד - - - אני הכי אינטליגנטי פה... אתה זוכר כזה דיון פה? אתה זוכר כזה דיון? לכן אמרתי, אני הכי אינטליגנטי, ולא זוכר.

לא זוכר כזה דיון. אתם זוכרים כזה דיון? לא זוכרים כזה דיון. זה לא חברי, זה לא נכון, ודאי לא בצורה שאת אמרת את הדברים.

אבל יש סמכות ליושב-ראש ועדה לבקש. מותר לה.

אני אשיב על זה, חבר הכנסת גינזבורג.

כל אחד בזמנו.

ולא זוכרים אחרים גם שהיה דיון מהסוג הזה. עכשיו לגופו של עניין. אני לא יודע מה זה היה לי, לקחו לי. אני יודע שאליי פנו ואמרו: יש עכשיו הצעת חוק שמגיעה, היא מדברת יותר על הדברים המעשיים, על התו הסגול. היא הייתה צריכה גם להיות בוועדת החוקה כי גם לה יש היבטים חוקתיים לא כחקיקה, היבטים חוקתיים במה שדנים בה. ביקש ממני יושב-ראש הקואליציה, ביקש בקשה ונעניתי לעניין הזה. בא לבקש את רשותי בגלל שאת קודם הצגת את זה, שבאו אתמול ועדת הרווחה כנראה שהיה עוד עניין וויתרתי, או את ויתרת או מישהו ויתר. לא ויתרת, לא נתנו לך, לא הסכימו - ויכול להיות אפילו גם בצדק - אני לא בחנתי את זה, אני לא יועץ משפטי. אל תדבר על דברים שאתה לא יודע. אז אני כן אדבר על מה שאני לא יודע.

אני נורא מצטער. אני אומר עוד פעם, אני נסער מהדיבור שדיברת ולא מעצם העניין עצמו. עצם העניין עצמו, אנחנו בוועדה והכול בסדר. לגופו של עניין. הצעת החוק עוסקת בנושאים המצויים בעצם בליבתה של ועדת החוקה. דבר ראשון, איזונים עדינים בין אינטרסים ציבוריים חשובים לבין זכויות חוקתיות של אזרחים ותושבים, עיסוק בזכויות זה לחם חוקה של הוועדה, לחם חוקה של הוועדה. עשינו דיונים ארוכים בשבוע האחרון, האנשים האלה שתקפת אותם קודם לא ישנו לילות, לא ישנו לילות, בדיונים קשים מול משטרת ישראל, מול השב"ס, מול כל הגורמים הללו, כשסביב העניינים האלה היו נושאים של זכויות אדם. הצעת החוק הזאת, המסגרת מדברת על תנאים להכרזת מצב חירום. מצב חירום, המקום היחיד שקיים זה בוועדת חוקה או בוועדת חוץ וביטחון או בוועדה משותפת שלהן, ששם אגב, היושב-ראש הוא של ועדת חוץ וביטחון, ולא חשבתי לערער על זה גם כן, בתור יושב-ראש ועדת חוקה. דבר שלישי, גבולות הגזרה בין רשות מבצעת לבין הרשות המחוקקת, זה נושא שמוסדר בחוק-יסוד: הכנסת, בחוק-יסוד: הממשלה ובחוק העונשין. אלה חוקים של ועדת חוקה. את יודעת שגם לוועדת חוקה יש סמכות להגיש הצעת חוק, מה שיש רק לשלוש ועדות בכל הבניין הזה, ואלה דברים שמתנגשים ושלובים עם חוקי-יסוד. דבר רביעי, סמכויות אכיפה פלילית, עבירות מינהליות וסמכויות משטרה, שמלאות בתוך הצעת החוק הזאת, הם נושאים קלסיים של ועדת חוקה. אני לא מבין איך בכלל הייתה פה שאלה, לא הייתה פה שאלה. אם אני הייתי יודע או שהייתי שומע ממאן דהוא שיש פה בכלל משהו, זה הרי ברור מאליו, זה כאילו אנחנו רבים על עבודה אחד לשני. מה זה הדבר הזה? מנגד, העיסוק במחלת הקורונה הוא לא בהסדרים פרטניים אלא בסעיפי הסכמה כלליים. לשם דוגמה, הצעת חוק שקובעת שניתן לקבוע הסדר העוסק בהפעלת מועדוניות ופנימיות יום לילדים בסיכון בתנאים של קורונה, אבל לא קובעת מהם ההסדרים הפרטניים. הוועדה לא הולכת להיכנס, גם כשנדבר במסגרת על הקווים הכלליים לא ניכנס איך זה הולך לתפקד בפועל. את יודעת מה נעשה ואיך זה הולך לתפקד בפועל? אנחנו במסגרת נקבע תקנות שיאושרו על ידי המשרדים האמונים על כל דבר: משפחתונים זה רווחה, חינוך זה חינוך. זו הצעת חוק מסגרת של דבר ענק, עם המון המון השלכות. לכן, זה לא נכון לומר שיש פה עיסוק הנוגע לוועדת הקורונה או בדברים ספציפיים בשטח, מה שנקרא, מבחינת להחליט איפה עומד התו הסגול, בצד הזה או בצד הזה. וזה בעצם הדבר האמיתי, הנכון, וזאת התשובה האמיתית והנכונה, והדיון הזה הוא דיון לדעתי לא מכבד, ולא מכבד אותך ואת יודעת שאני מכבד אותך ואף כיבדתי אותך.

זה לא ראוי ולדעתי צריך להידחות על הסף. תודה.

אני רוצה להתייחס, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני לא חוזרת בי משום מילה שאמרתי כאן. שנית, אני שמחה שחבר הכנסת אשר יצא לי גם לומר את זה כבר כמה פעמים היום אני פה חמש שנים בכנסת, אנשים באמת לא חוו אותי בצורה כזאת, אבל באותה מידה, חבר הכנסת אשר, אני לא חוויתי את החוויה הזו חמש שנים בכנסת. אני לא אשתמש פה במילים יותר קשות ממה השתמשתי במהלך היום, אבל גם ההתנהלות כאן הייתה לא תקינה. רק בשביל לסבר את האוזן של הנוכחים, זה היה ברמות שאני לא הכרתי עזוב את הכנסת לא הכרתי מימיי שמתקיים כאן דיון שאני באה ומתעקשת על החשיבות שלי להופיע בפני הוועדה, מנסה להבין מה הדרך שאפשר לקיים בה, ומבינה בדיעבד שהייתה צריכה להיות כאן רביזיה, והגיעו אנשים למי שהגיש את הרביזיה בוועדות אחרות, בזמן שהוא ישב בוועדה אחרת ואמר שאנחנו הגענו להסכמות בינינו שימשוך את הרביזיה. התנהגות כזאת, אני לא רוצה להגיד לך איזה עולמות זה מאפיין,

לא רק בכנסת. את מדברת עליי?

אני מדברת אליך כדי שאתה תבין ממה נובע הכעס שלי. לא בגלל שהיה פה איזשהו הליך שבאמת הגענו לוועדה והתנהגנו כמו קולגות וכל אחד אמר את מה שהוא אמר, ומפה יצאנו כל אחד עם מה שהוא קיבל, ומקבל את הדין. אלא שבתוך זה שאני מנהלת את המלחמה על הזכות הבסיסית שלי לבוא ולהגיד את הדברים כאן בוועדה אני תכף אתייחס גם למהות של הקורונה בינתיים מאחורי הקלעים הולכים ועושים הכול כדי שאני לא אגיע לכאן, מספרים לחברי ועדה אחרים שאני הגעתי איתך להסכמות כשאנחנו לא הגענו לשום הסכמה וגם לא היה שיח כזה. אני מעולם לא אמרתי שהגעתי איתך להסכמה. אני לא אומרת עליך.

אני הגעתי להסכמה עם מיקי זוהר ואני מתחרט עליה, ואני יותר לא אגיע איתו להסכמות מסוג כזה. חבר הכנסת אשר, אני לא מדברת על זה שאתה - - - אני הייתי ג'נטלמן, לא התייעצתי איתך. מה הייתה ההסכמה? הסכמתי שהחוק שעבר אליה הרי עברו שני חוקים היום ועל חוק אחד - - - לא, אתה עוד פעם מתבלבל.

חבר הכנסת אשר, בוא ניתן לחברת הכנסת שאשא ביטון.

אתה לא עשית לי טובה ותצא מהפטרונות הזאת - - פטרונות,

- - כי הפטרונות הזאת, הגיע הזמן שאנחנו נסיים אותה. בואו לא נגיע לשם. משפט סיום בבקשה, ניתן לאחרים להתייחס ונסיים את האירוע.

אני לא דיברתי עליך שאתה עשית את זה, אני מנסה להסביר לך מה הייתה הדינמיקה שהובילה בסופו של דבר לזה שאנחנו יושבים כאן בדיון קשה, קשה גם מבחינתי. זו לא הדרך, אף אחד מהאנשים האלה שמכיר אותי חמש שנים בכנסת לא ראה אותי בצורה כזאת, אבל זה גם מה שאני חוויתי, כאילו אני נמצאת בעולם אחר, לא בכנסת ישראל, לא במקום שיש בו נורמות וחוקים וערכים אלא יש בו דברים אחרים לגמרי. ולעניין המהות של ועדת הקורונה אל מול ועדת החוקה. הוועדה לזכויות הילד, גם היא ועדה מיוחדת והיא לא סטטוטורית, והוועדה לזכויות הילד חוקקה בראשותי את חוק מעונות היום ואת חוק המצלמות גדושים בהיבטים שיש בהם גם עניינים של חוקה, גם בעניינים של עבודה ורווחה, גם בעניינים של עוד הרבה מאוד ועדות,

מה שאתה רוצה. ובכל זאת היא חוקקה את זה כי אנחנו קידמנו את זה ונתנו לזה את הסמכות. זה עוד היה הרבה פחות מובהק ממה שאנחנו נמצאים בו היום, כשיש פה ועדה שהוקמה לטפל במשבר הקורונה הוקמה, זה הייעוד שלה, זאת הסמכות שלה מה שאומר שכל חוק שקשור בקורונה היה צריך להגיע אליה, ואם הוא לא הגיע אליה זה אולי כי אנחנו ויתרנו ולא כי האחרים ויתרו לנו, אם אנחנו כבר רוצים להיכנס לטרמינולוגיה הזו. ולכן אני חוזרת ואומרת, החוק הזה גם בדיון עם ראש הממשלה וגם בדיון עם החברים אגב, עוד לפני בכלל שהוא הגיע לכנסת והונח בכנסת, אמרו במפורש שהוא צריך להגיע לוועדת הקורונה כי לשם זה היא קמה. זה הסיפור. זו הסיבה שבגללה אני התעקשתי, ואני חוזרת ואומרת, אם לא הייתה פה ההתנהלות היום בבוקר כפי שהיא הייתה מול החברים של הוועדה וכל הקנוניה שהייתה מאחורי הקלעים, אני מבטיחה לך,

בלב נקי לא הייתי יושבת פה עכשיו, גם אם החוק היה עובר אליך. התחלת עם קנוניה עם יועצים משפטיים, עכשיו עברנו לקנוניה - - - חבר הכנסת טיבי,

תודה רבה. לא נעים לי להיות בישיבה היום, אני מרגיש שאי הנעימות כוללת גם אחרים,

אני מכיר את יפעת ואני מכבד אותך, מאוד לא אהבתי את הרמזים שלך לגבי היועץ המשפטי של ועדת החוקה. אני מכיר את גור שנים רבות, הוא אחד האנשים הכי הגונים בבניין הזה.

אני לא מכיר שהוא עשה טעות שגרמה לאנשים להאשים אותו בקנוניה, מהלכים. התפקיד שלו להיות יועץ משפטי של ועדת החוקה, והוא עושה את העבודה שלו.

שזה לא מוצא חן בעינייך. אני יותר מ-20 שנה, לא האשמתי בדרך כלל יועצים משפטיים, גם כשלא אהבתי את ההחלטות שלהם, לא האשמתי אותם בקנוניה. אולי חשבתי שהחלטה שלהם לא נכונה, את יכולה להגיד לו החלטה שלך לא נכונה,

הם לא עושים קנוניות. ארבל, לא אהבתי הרבה החלטות שלה, מה אני אעשה. לפחות אחת הרבה, אחת ואני אף פעם לא מאשים אותה שהיא עושה קנוניה. היא משרתת את הוועדה, גור משרת את הוועדה, את חברי הכנסת, אופוזיציה, קואליציה, למרות שאנחנו לא אוהבים את זה לפעמים. אפרופו ועדה סטטוטורית מול ועדה מיוחדת, היום ועדת הכלכלה דנה בחוק פיצוי טיסות "טיבי", בגלל הקורונה. לפי ההיגיון שלך,

הוא היה צריך להיות נדון לא בכלכלה אלא בקורונה, ולא כך הוא הדבר. המקום המתאים הוא המקום שבו נולד החוק הזה, שזה הכלכלה. החוק שמונח לפנינו עכשיו, יש בו זכויות חוקתיות,

אבל הוא נולד בקורונה.

בתור גניקולוג ומיילד, יכול להגיד לך שאפשר להעביר אותו אם הוא נולד X או Y, לוועדת חוקה. אתה אומר שאפשר בקיסרי... זה המקום וזה ביתו הטבעי, זאת הוועדה. אני ער לרצון שלך לחזק את הוועדה שלך,

גם עשית עבודה יפה בוועדה לזכויות הילד, צריך לומר את הדברים, אבל החוק הזה התחיל בוועדת חוקה,

זה חוק שנולד בקורונה והוא חדש על שולחן הכנסת. הוא לא התחיל עכשיו אבל הוא

זה מה שאני מנסה להסביר, חבר הכנסת טיבי חדש, חדש,

הוא חוק שבא לעגן את תקנות שעת חירום. כל החיים, תקנות שעת חירום זה ועדת חוקה. בסדר, על זה הוויכוח. תודה. זאת דעתי. לא נעים לי אבל זאת דעתי. עוד מישהו רוצה להתייחס? אם כך, לפני שנעבור להכרעה ולהצבעה, מעבר לתפיסת העולם הלגיטימית, אני רוצה לומר שני דברים משני הכיוונים. א', מרגע שהוקמה ועדת כנסת, אין לה משמעות אם היא קבועה או מיוחדת, לטעמי. כל ועדת כנסת, יש לה סמכויות שהוגדרו לה על פי החלטות ועדת הכנסת או על פי התקנון, וכל ועדה רשאית לעסוק בנושאים שנקבעו, בין אם בתקנון ובין אם על ידי הוועדה, ולכן אם היא סטטוטורית או לא סטטוטורית, לטעמי אין לזה משמעות. ברגע שהוקמה ועדה, חברים בה חברי ועדה, יש יושב-ראש לוועדה, הוא רשאי לדון בכל נושא שהוועדה רשאית לדון בו, או שהוחלט לגביה שתדון בו, כמו שדנו בזמנו במעמד הילד ובמקומות אחרים.

אני כן רוצה לומר ולהצטרף לדברים, והייתי אומר את זה כך. אני חושב שחילוקי דעות בין חברי כנסת בטח בעולם פוליטי, בטח בתוך פרלמנט הם חילוקי דעות לגיטימיים בין חברי כנסת, אבל הייתי מציע תמיד שמרחב הוויכוח יישאר בין חברי הכנסת ולא לערב את עובדי הכנסת, בטח לא שממלאים את תפקידם, ואם נעשו דברים, אם מישהו חושש או חושב שנעשו דברים, אני מציע לבדוק אותם לפני

- - אבל לא לערב בתוך הוויכוח הזה עובדי כנסת, נראה לי שהם לא נמצאים בתוך מרחב הוויכוח. אנחנו צריכים להכריע על דברים שבינינו, בטח בוועדה הזאת, בטח בסוגיה הזאת. אני לא חושב שאלמנטים מחוץ או שצריך לערב פה את עובדי הכנסת זה דבר שהוא נכון וראוי. זאת אמירה כללית, אבל נראה לי שחשוב לומר אותה.

הצעה להעביר את הדיון בחוק מוועדת החוקה לוועדת הקורונה. אני מעלה את זה להצבעה. אתם מצביעים, יואב וקארין? שניים יכולים.

קארין ויואב חברי הוועדה. מי בעד בקשתה של יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות מוועדת החוקה לוועדה המיוחדת, ירים את ידו.

היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, להעברת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020,

חוק ומשפט לדיון בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש, לא אושרה. אני קובע שהחוק ימשיך להיות נדון בוועדה הזאת.

אנחנו נאחל המשך הצלחה לכל הוועדות.